בוקר טוב לכולם, היום יום שני, ח' באייר התשפ"ב 9 במאי 2022. אנחנו לא רק פותחים את ישיבת ועדת הכספים, אנחנו פותחים את כנס הקיץ של הכנסת הזאת. הכנס הולך להיות קצר, רק 10 שבועות, אבל יש לפנינו משימות מרובות שבעיקר קשורות לחקיקה חברתית מאוד חשובה שנהיה חייבים להעביר ולקדם בוועדת כספים. חלק מהדברים התחלנו בכנס הקודם, על חלק מהדברים עבדנו בפגרה, וחלק מהדברים באים לידי ביטוי כבר היום במליאה - בעיקר אותו חוק נקודות זיכוי למשפחות עובדות ומענקי עבודה למשתכרים בשכר נמוך. גם חוק פיצויים בעקבות משבר האומיקרון לעסקים ולעצמאיים יבוא היום לקריאה ראשונה ואז נביא אותו לוועדה מהר ככל שניתן. למרות כל הרחש בחש הפוליטי גם בכנס הקודם ובכלל בקדנציה הזאת, הצלחנו לשמור על ועדת כספים כאי של שפיות, ידענו הרבה פעמים לשים את הפוליטיקה בצד כשדנו בנושאים שהם לטובת האזרח. אני מצפה, מקווה וגם בטוח שכך יהיה בכנס הזה. אנחנו נמצאים פה בהמשך לרפורמה שעברה בחוק ההסדרים האחרון, רפורמת האג"ח המיועדות. במסגרת הרפורמה נדרשנו והתחייבנו להביא תקנות כדי להשלים את המהלך. חלק מהתקנות פה הן טכניות, שינוי של הגדרות. גם התקנות שהן יותר מאשר טכניות הן תקנות שנועדו להשאיר את העולם הקיים ולהתאים אותו לעולם החדש שבו יש את קרנות האג"ח ואת המוצר של אפיק מובטח תשואה,

לא ייפגע מזה,

עבורו. מי יכול להציג את התוכן? כמו שאמר פה חברי יובל, אנחנו פה עם סט של שלוש תקנות שמשלימות את החקיקה של האג"ח המיועדות.

הוא עוסק רק בשינוי של הגדרות. יש פה התאמה של ההגדרות עצמן,